הזאת. הוועדה מבקשת שהנושא של הזרמת הכספים והחלטה לגבי קבלת המלגות תהיה מהירה ביותר. אנחנו מזכירים שהלימודים החלו לא מכבר, והנושא הזה חשוב מאוד לסטודנטים שצריכים את המלגות